שלום לכולם. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. על סדר היום הצעת חוק איסור פרסום מידע לגבי נפגעים, התשפ"ב 2022, של ח"כ יצחק פינדרוס, פ/1416/24, כ/903.